טוב, אני פותח את הישיבה, הנושא הוא היבטים תקציביים בתנאי שירותן של בנות שירות לאומי בודדות. אני רוצה לברך את העוזרת הפרלמנטרית של חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב על זה שהיא התחתנה,

היא התחתנה עם בחור מהפריפריה שההורים שלו הם עולים חדשים, אז אנחנו בתחום הסמכויות שלנו. מזל טוב.

מקיימת דיון שלישי בנושא, הדיונים הקודמים ב-12.8.20, 14.9.20. בדיונים הקודמים התמקדנו בשיפור תנאי השירות של בנות השירות הלאומי מבחינת תנאי המחיה והמגורים, שיפור הקשר בין בנות השירות הלאומי עם האגודות להתנדבות שבהן הן מתנדבות והן שיפור בתנאי השירות במקומות ההתנדבות עצמם. דיברנו גם על הגדלת ההקצבה להן. לא כתבת לי את זה, גברתי. כתבנו, תמשיך לקרוא. כל השיפורים שהוחלט עליהם בישיבות הקודמות דורשים הגדלות תקציב. בדיון שהתקיים ב-14.9.20 ולאחר שיחתי עם שר האוצר בנושא והחשיבות סוכם עם איציק דניאל, מאגף התקציבים במשרד האוצר, כי הרשות תקבל ממשרד האוצר תוספת תקציבית משמעותית שמתאימה לדרישות האלה בשנה זו כדי לבצע את כל תהליכי השיפור הנדרשים

שיפור תנאי השירות של בנות השירות הלאומי. למרות הזמן שחלף הכסף לא, אני לא אומר את זה, גם לא כתבת את זה, אנחנו מדברים גם על שיפור מבחינת ההקצבה החודשית שלהן מול החיילים הבודדים הרגילים. אנחנו נעלה את איציק דניאל ואחר כך אתה תגיב. איציק דניאל, בבקשה. שלום, איציק. זו צריכה להיות ישיבה קצרה, כי כבר עשינו שיחות ודיונים.

תדבר על עכשיו ותדבר על שנה הבאה.

אדוני היושב ראש, קודם כל תודה רבה על הדיון, הנושא הזה גם חשוב לשר האוצר וכמו שבאמת אמרת היה שיח ביניכם בהקשר הזה. אנחנו נדע לסייע השנה הזאת, בשנת 2020, לרשות השירות הלאומי האזרחי בתוספת תקציב חד פעמית כדי לתת מענה לנקודה הזאת שהעלית. בשנה הבאה כשהממשלה תגבש את התקציב למהלך השנה הנושא הזה יועלה בפניה. שר האוצר אמר שהוא שוקל בחיוב לאשר והוא גם יעלה את זה לממשלה מתוך הנחה שהיא תאשר ותקצה את המקורות התקציביים כדי שהנושא יוכנס לבסיס התקציב במהלך תקציב 2021. כרגע מה שאנחנו יודעים לתת השנה זה איזה שהוא סיוע נקודתי וזה, כמו שסיכמנו, יינתן לרשות כבר בימים הקרובים. מה הסכום שלו? כשלושה מיליון שקלים. תודה רבה לך. קודם כל אני מודה לכם שקיבלתם את ההמלצות שלנו בעניין הזה. כמו שאמרתי לשר, ואמרתי לך גם, כסף קטן ואתה פותר בעיה גדולה שמקבלת הד ציבורי ותמיכה ציבורית נרחבת. אז כל הכבוד לכם שנעניתם לבקשה הזאת.

אדוני היושב ראש וחברים. אולי ביום שמדברים על מה שיקרה בכנסת כיף לראות שהכנסת הצליחה לפעול. בלי הסיוע של הכנסת היה לנו מאוד קשה להעביר את זה, שנים ניסינו להעביר תקציב לנושא של הבודדות. עשינו עבודת מטה ארוכה מול הצבא, מול אגף התקציבים, לנסות להביא למצב של השוואת תנאים, שכל מה שהמדינה מקציבה לחיילים גם יקציבו לבנות שירות עם ההטבות הנדרשות. העברנו את זה לאוצר, העלות התקציבית השנתית היא 3.5 מיליון שקל, האוצר מעביר שלושה מיליון, חצי בשלב הזה אנחנו נספוג. אבל חשוב מאוד לומר את הדבר הבא, ברגע שאנחנו נאשר נוהל של בנות בודדות זה ירינו את החץ וזה לתמיד, ולכן נהיה חייבים להכניס את זה לבסיס התקציב. אין בעיה,

בוודאי שאני מסכים לזה,

וכל הכבוד לכם על העבודה הזאת. מאה אחוז, תודה לכולם. אתה רוצה להגיד משהו? אדוני היושב ראש, אני רק רוצה לברך

זה כל הוועדה, אני לא לוקח קרדיט לעצמי אף פעם.

אנחנו יודעים מי עומד בראשה ובאמת הובלת את הדבר הזה ועוד דברים נוספים. אם אפשר לומר שאחת הוועדות שאני חושב שהיא מביאה הישגים אמיתיים, ודאי לעולים, אבל גם

בודדים, אני חושב שאילולא היית עומד בראש לא בטוח שהדברים האלה היו קורים. אז באמת אנחנו מברכים אותך על כך, דוד.

אני נועל את הישיבה, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:45.